שינויים בתקציב לשנת 2022. נתחיל מהעברות של משרד החינוך, העברה מס' 25-39. הפנייה נועדה לתקצוב סך של 284,482 אלפי ₪ בתקציב ההוצאה של משרד החינוך עבור יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית כמפורט מטה, תקצוב החלטות ממשלה וביצוע שינויים פנימיים בהתאם לבקשת המשרד. זה הסעות של החינוך המיוחד לכולם? לכולם. דרך מי אתם מעבירים את זה? דרך הרשויות המקומיות. בתקציב עברו 200 מיליון לחינוך המיוחד.